שלום לכולם - - - יש לי הצעה לסדר. בוא נפתח קודם את הדיון. בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ט בחשון תשפ"א, 16 בנובמבר 2020. ראשית, אני רוצה להתנצל על האיחור.

בוועדת הפנים ביחס לרוויזיה שהוגשה על-ידי הליכוד לגבי הבחירות בתל מונד ולכן נאלצתי להיות שם, כדי לנסות לפתור את הבעיה. חבר הכנסת שטרן,

היושב-ראש, אתה רוצה שאנחנו נתייחס בכבוד לוועדה הזאת, ואני מבין אותך, אבל אני חושב שגם אנחנו יכולים לבקש ממך להתייחס בכבוד אלינו, ואתה לא מתייחס. האיחור הזה של הרבע שעה תודיע. הרי מתי הודעת על הישיבה הזאת? לפני פחות משעה.

לפני פחות משעה, שזה כשלעצמו מטורף. זה מזלזל, זה הופך אותנו לכלבלבים שלך. אתה תחליט מתי אתה רוצה אותנו, מתי אתה לא רוצה, מה יהיה בדיוק בהתרעה של שלושת-רבעי שעה. אני לא מכיר את ההתנהלויות האלה.

אתה תחליט מתי חוק יסוד הוא חוק יסוד,

אבל באמת, אתה אומר לנו לבוא ב-11, מנהלת הוועדה מתקשרת לשאול אם נבוא, אנחנו מאשרים לה שנבוא, ובסוף אתה לא בא. אני לא יודע אם מישהו יכול להחליף אותך שם בוועדה, יש לכם מספיק עריקים או עריקות שאתה יכול לשים - - - חבר הכנסת שטרן, אני מבין שבאת קרבי היום. לא, נשבע לך שלא. נשבע לך שכן, כך זה לפחות נראה. "קרביים" תשאיר לי את המושגים האלה. נכון, בגלל זה השתמשתי בביטוי הזה. אני כבר מבין שאני עם חוקי יסוד, שיש עריקים. אל תתחמק, איתן.

התחלתי ופתחתי בזה, ואם תרצה תכף אני אומר עוד דבר. אני רוצה שתגיד, כן. אני אגיד לך ממה אתה מתחמק מזה שאתה מקפיץ אותנו. אם אתה משתמש במונחים קרביים, תשאל את עוזי דיין והוא יגיד לך למה מקפיצים בהתרעות כאלה ובהתרעות קצרות יותר ולמה לא מקפיצים בהתרעות כאלה, בגלל שרוצים שתהיה תרבות של ניהול. להקפיץ ב-11 ל-11 וחצי ולבוא ברבע ל-12, זה אומר שאתה לא מתייחס אלינו בכבוד הראוי. לא לכל אחד מאיתנו, אלא למושג הזה של חבר ועדה שלך. זה דבר אחד. הדבר השני, אם אתה כבר מקפיץ אותנו ואתה מודיע לנו היום על מחר, וכדי שגם אני אגלה לך משהו, גם לנו יש לוחות זמנים. דרך אגב, אני רוצה שתדע את זה, אני יושב פה ביום רביעי עם העוזרים והיועצים ואנחנו עוברים על הוועדות ומחליטים לאיפה לבוא ולאיפה לא לבוא. אנחנו חברים, ישנן התנגשויות ואנחנו מחליטים לפי זה איזה עוד פגישות לעשות. אנחנו מחליטים לאיזה ועדות ללכת או איזה עוד פגישות לעשות במסגרת העבודה, בגלל שאלה הוועדות שאנחנו רוצים להיות בהן. אני מסתכל על הלו"ז של היום ושל מחר שגם את של מחר קיבלנו באותו זמן בדיוק ושאלתי למה אם זה הלו"ז, למה לא מאחדים כבר את הדיונים. אז אתה מסתכל ואומר: אוקיי, אני מקבל שלושת-רבעי שעה קודם התרעה על ועדה, אבל אני לא מבין את החלוקה הזאת שהיא מהיום למחר.

יש לנו פגישות ויש לנו עבודה ואחרי הכול אתה עוד אומר שאתה בא ברבע שעה איחור ואתה מתנצל. אתה יודע כמה פעמים כבר התנצלת פה על איחורים,

אני לא צריך לספור לך את זה. אז מה זה קשור עכשיו למצב רוח קרבי? אם אתה קורא לזה מצב רוח קרבי, אז יש לזה אשם אחד בחדר,

כל פעם שנמתח ביקורת תגיד "מצב רוח קרבי"? אם אתה או מישהו מהנוכחים כאן יגיד במה אני לא צודק, במה הגזמתי אפשר לדבר על זה. אבל אם מה שתיארתי זה אוסף של עובדות שהתרחשו בשעה האחרונה - - - אבל אתה מתעלם, חבר הכנסת שטרן. הוא הביא לך את זה בהצבעה. אני לא יודע מי אתה, אני לא רואה אותך עכשיו. תגיד תודה שקיבלת הצבעה. עכשיו אני עם היושב-ראש. יש מספיק חברי כנסת שאפשר להקפיץ אותם, כמו שאפשר להקפיץ אותנו. שיקפיצו אחרים לדיונים בוועדת הפנים. תודה, חבר הכנסת שטרן. ועדת הכנסת, בשונה מוועדות אחרות, היא ועדה תפעולית. היא ועדה שמתכנסת בעיקר לפי צורך. לא תכננתי לכנס את הוועדה היום. תעיד על זה מנהלת הוועדה, לא התכוונתי. הטעם היחידי שהחלטתי לכנס אותה הוא הוא בקשת יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה להקדים דיון להיום במליאה על הצעת חוק לסיוע כלכלי לפי חוק הקורונה. אחרת לא היינו מתכנסים היום. אז תחברו את זה לדיונים של מחר. מה לעשות, אבל הוא רוצה היום להצביע על החוק הזה במליאה. כשיש ועדה שמבקשת פטור - - - דרך אגב, אם הייתה תרבות אחרת, גם הוא היה מבקש את זה אתמול או שלשום. זה לא נחת עליו בהפתעה. יכול להיות, אבל הוא סיים את זה היום. תאמין לי,

הוא ידע שהוא יסיים את זה היום. אני לא מתחיל לבדוק כיצד עבדו ועדות אחרות.

אני כן מונע, ככול שאני יכול, מהצעות חוק ממשלתיות להגיע בפטור. למשל, הם רוצים להגיש בקשה לפטור הצעת חוק שקשורה לאנרגיה בגלל הקורונה. זו הצעת חוק שנידונה בממשלה כבר לפני שבועיים ולא הביאו את זה לסדר היום. היום הם ביקשו פטור להיום, אבל אני אמרתי שלא יהיה להם פטור להיום, בדיוק מאותו טעם. אבל אם ועדת הרווחה סיימה את העבודה בדחיפות ואני יודע שהם התכנסו לדון בזה בצורה אינטנסיבית ורוצים להצביע על זה היום, אז אנחנו מתכנסים ודנים בזה. אתה יודע מה הכי מעצבן אותי עכשיו? כשהתיישבתי קיבלתי פה הודעה שהם הסירו את הבקשה. זה הכי מעצבן אותי. כי הדיון לא הסתיים. אתה אומר לי שמפרפרים אותך ואתה מפרפר אותנו. זה לא עניין של מפרפר, אלעזר. כמו ששמו אותי יושב-ראש ועדה, אם שמו אותך בוועדה כחבר, תדע שהוועדה הזאת היא לא ככול ועדה, היא ועדה שדנה בדברים אד הוק. אתה ותיק ממני בכנסת, אתה יודע מספיק טוב שהוועדה הזאת - - - אני מכיר היטב - - - יפה. כמו שבשבוע שעבר התכנסנו אחרי המליאה לצורך מתן איזה הארכה לוועדת החוקה שלא הספיקה לדון באיזה תקנות, ודנו בעשר בלילה בהארכת תוקף לשלושה ימים, כך גם דנו בזה עכשיו. דיברתי איתך רק על דברים שאפשר היה לדעת אותם קודם וגם אפשר עכשיו לדעת אותם קודם לגבי מחר. רק על זה דיברתי איתך, לא על דברים של התקלות.

דבר אחד שלא אפשר היה לדעת קודם. גם ועדת העבודה והרווחה, שלדבריך בסוף משכו את זה, יושב-ראש הוועדה הרי ידע, לפחות באותה סבירות שעכשיו הוא ביטל אותה, הוא חשב שתהיה הצבעה. אם הוא מכבד אותנו או אותך, שיגיד יום קודם או יומיים קודם: אני אגמור את הדיון הזה. אני מכיר אותו, הוא תכנן לגמור את הדיון הזה. זו תרבות ארגונית, זה הכול.

אני רוצה להגיד שוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ישבה אתמול כמה שעות טובות כדי להספיק להביא את זה היום, ואז הגענו לעוד שיפור. אני חוזרת ואומרת, משפרים עוד את מצבם של המעסיקים ודברים שלא יכולנו לסגור אתמול. לכן נפתח דיון מחדש. בעצם זו הייתה רוויזיה ונפתח דיון מחדש. אמרתי, לא הייתי מקיים את הישיבה היום על הנושאים האלה, רק בגלל שביקשו פטור על החוק הזה. במסגרת ההחלטות הדמוקרטיות שלי, אני שואל אם אתם רוצים לדון בשאר הנושאים, שהם נושאים לא בוערים שאפשר לדחות אותם למחר,

למה אי אפשר להקדים את הנושאים של מחר? כי אחד מהנושאים של מחר הוא חוק. אני חושב שאם מדובר בחוק, צריך זמן להתכונן אליו. אי אפשר להביא את זה מעכשיו לעכשיו. אם הייתי שם עכשיו בסדר היום את המשך הדיון לקריאה שנייה ושלישית של החוק, היית כועס עליי ואומר איך אתה עושה דיון על חוק בהתרעה של חצי שעה.

אני כועס עליך שלא אמרת את זה ביום רביעי. אנחנו יודעים את זה וזה בדיוק העניין.

מכיוון שאמרת שהנחיתו אותי לכאן ושמו אותי כאן, ומכיוון שאני צעיר, פרח, ינוקא איך שתרצה לכנות אותי אחד שלא מבין, עושה חוקי יסוד, שמעתי שגם היושב-ראש שלך כתב עליי היום איזה מאמר - - - הוא לא כתב עליך. חצי מאמר היה עליי. אז מציע - - - לא חבל על הזמן? דרך אגב, אני מסכים עם המאמר הזה. חשבתי שהוא לא כתב... אז אני מציע שתכבד את הסדר שלי ולהבין שגם אני לומד ואולי את החוק הבא נביא בהתרעה של כמה ימים ולא בהתרעה של יום אחד. תאר לך שגפני היה כותב מאמר ואני הייתי אומר שאני לא מסכים. אלעזר, אם לא תסכים, לא תהיה בכנסת הבאה. מה לא הבנת?

אשתו של לפיד תגיד לי? אל תתחילי איתי, אוסנת, לא מתאים לך. כמו שאת עופר שלח הוצאתם מהווטסאפ. אני לא רוצה להתחיל איתך, רק פשוט אתה צריך להסכים לזה. תאר לך שגפני היה כותב מאמר, הייתי יכול להגיד שאני לא מסכים איתו? כאמור, הנושא הראשון ירד מסדר היום לבקשת יושב-ראש הוועדה. הנושא השני הוא קביעת ועדה לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי. להזכירכם, זה כבר היה פה. יש פנייה של השר צחי הנגבי לאשר לקבוע ועדה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, כפי שקבעו את החוק בכנסת הקודמת בוועדה דומה, ועדה משותפת - - - לדעתי בכנסת הקודמת,

בכנסת העשרים, אתה צודק. ועדה דנה בחוק הזה ועכשיו נדרש לקבוע תקנות. הוא ביקש להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה ואנחנו חשבנו שנכון להעביר את זה לוועדה משותפת של ועדת העבודה והרווחה וועדת החוץ והביטחון. בראשותו של חבר הכנסת חיים כץ. בראשותו של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. ההרכב המוצע, על פי שיח עם הסיעות, הוא כדלקמן: מטעם ועדת העבודה והרווחה יכהנו חיים כץ יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת טסלר; חברת הכנסת אתי עטייה; חברת הכנסת הילה שי וזאן וחבר הכנסת עידן רול. דרך אגב, זה לאחר שהתייעצתי עם ראשי הסיעות ומרכז האופוזיציה. מטעם ועדת החוץ והביטחון יכהנו חברי הכנסת עוזי דיין, מיכאל מלכיאלי; נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ואלעזר שטרן. זה ההרכב המוצע חמישה חברים מוועדת החוץ והביטחון, חמישה חברים מוועדת העבודה והרווחה באופן שווה.

הכנסת טסלר עדיין לא חבר בוועדת העבודה והרווחה. בסדר, אבל זה מה שהם ביקשו. אתה לא תוכל להכריז על זה במליאה אם לא יודיעו לך קודם על זה. חבר הכנסת

מכיוון שעדיין לא הודעתם שטסלר הוא חבר ועדת העבודה והרווחה, כרגע יהיה מקום פנוי ליהדות התורה. אתם תצטרכו להודיע לוועדת הכנסת שהוא חבר ועדת העבודה והרווחה ואז הוא יוכל להיות בוועדת המשותפת. כשבוחרים ועדה משותפת, זה שמי ולא על מקום פנוי. אפשר להכניס שם של מישהו אחר שהיום כן חבר ועדה ואחר כך תשנו את זה. מתי תוכלו להודיע את השם? מה שקרה זה שליצמן החליף. לא רציתי לפגוע באף אחד ולא עשיתי מינויים

השארתי את מי שהיה. הוא היה ממלא-מקום שלו, אז מבחינתי הוא היה בפנים. אם לא, אני אטפל בזה.

רק אם תוכל לעשות את זה לפני שאני מודיע במליאה. אני מבקש שתודיע על זה עכשיו, בצוהריים, כדי שכשאני מודיע על זה בארבע במליאה, יהיה חבר הכנסת טסלר חבר בוועדה המשותפת.

אנחנו יכולים לאשר את זה למרות שהם עוד לא הודיעו? בכפוף לכך שהוא יודיע. בכפוף לכך שהוא יודיע, אבל יש מקום שמור ליהדות התורה. יש מישהו שרוצה להתייחס?

אם כך, נעבור להצבעה מי בעד הקמת הוועדה? מי נגד? מי נמנע?

אין נמנעים, 1 ההצעה התקבלה. סעיף ג' הרוויזיה נמשכה. אם כך, ההחלטה בתוקף. התלוננת שהורסים לך את הלו"ז והרסת לנו את הלו"ז, אנחנו נמצאים פה סתם

לפיכך ההחלטה שהתקבלה אז בדבר ממלא-מקום קבוע לוועדת החוץ והביטחון, בתוקף. בכך אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.